שלום וברוכים הבאים. אנחנו אמנם בישיבת מעקב, אבל ישיבה מאוד חשובה על הנהלים והאגרות

היו הרבה פניות של אזרחים ונהגים שרוצים לעבוד